של חה"כ חוה אתי עטייה, חה"כ משה ארבל, חה"כ יעקב טסלר, חה"כ אוסאמה סעדי בוקר טוב. היום יום רביעי, ה-18 לנובמבר 2020, ב' בכסלו

ועוד ארבעה לצרכי מחקר. הארבעה שמשמשים כקבועים מתוך השבעה זה לבתי החולים כרמל, העמק, מדיקל סנטר וקפלן. הם טענו שבמקום המכשירים

יש לי את זה כאן במסמך, אבל השיעור הממוצע היה 15.4 מכשירים למיליון נפש.

ואנחנו 4.73. כמה מדינות סקרת?

כן. אני רוצה לתת נתון

מדובר ב-42 מכשירי MRI בכל המדינה וכמובן הפריפריה, אני מייצג את הישובים - - - אני מכיר אותך. אתה מייצג את כל הארץ, לא רק את הפריפריה. דיברתי על כל הארץ אבל גם אני מדבר על האוכלוסייה

שאנחנו בכל הישובים שם אפילו ברהט עם 75,000 אנחנו צריכים להתחנן

רוב המכשירים נמצאים במרכז, חשוב מאוד שהוועדה תקבל המלצה למשרד הבריאות להוסיף עוד כמה מכשירי MRI

גם בצפון וגם בדרום. תודה רבה. ח"כ סעיד אלחרומי בבקשה.

כאשר הממוצע הוא 5,000. לכמה זמן 9,000 בדיקות? בשנת 2018. כל

תוספת בטוח צריכים,

יש לנו גם חלוקה לפי אזורים. שיעור למיליון איש לפי מחוז,

כמה בתי חולים יש בתל

אם אין לכם תאריך זה הופך את העניין ללא חשוב,

לנדחה,

כשמישהו הולך לעשות פרויקט והוא לא מדיד,

מי מפריע לכם לשנות את התקנות? אמרת שאתם רוצים.

עכשיו זה יועבר למשרד האוצר ולאחר מכן זה יובא לשולחנכם. ואם זה יועבר למשרד האוצר,

בבקשה. להבנתי זה טרם הועבר, אבל זה צפוי. אה,

כמה זמן זה יתעכב באוצר או לא יתעכב בכלל? התקנות ל- MRIכמו כל תקנות מכשירים מיוחדים, יש להן משמעות והשלכה

וזה בעיקר בגלל שזה היה בתיעדוף גבוה מצד משרד הבריאות. אם יהיה הדבר הזה בתיעדוף גבוה, המשמעות היא על חשבון דברים אחרים,

משרד האוצר הוא לא חסם כדי להגיד 'אנחנו

החל מהשלב הזה, יש עוד - - - שנמצא בעקרון

משרד הבריאות, זה השלב שמחלק את הרישיון הזה בין בתי החולים השונים לפי כל מיני קטיגוריות

בוקר טוב. לגבי נושא של מספר מכשירי MRI ומספר הבדיקות שהוזכר קודם, אם אנחנו משווים את עצמנו לשוויץ שהיא מדינה באותו סדר גודל כמו שלנו, על 10 מיליון תושבים בערך יש להם כ-250 מכשירי MRI

דבר שפוגע להם באיכות החיים ובאופציות הטיפוליות.

לסיכום, ועדת העבודה והרווחה קוראת למשרד הבריאות:

בשלב הראשון לתת לניידות ה-MRI להמשיך לפעול עד אשר יגיעו עוד רישיונות של מכשירי MRI קבועים.